של הוועדה לביטחון פנים של הכנסת. זה אירוע מרגש, חשוב מאוד. פעם ראשונה שיש ועדה כזאת בכלל, אבל נאמר את כל מילות הפתיחה עם השר. אני שמחה מאוד, ואני גם שמחה על הצוות המיוחד שיש לנו פה, לאה ומירי, שזה הפך ליום-יומי, כולל שישי ושבת, וחברי חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, שהוא גם חבר יקר, שאני שמחה שהוא איתנו בוועדה. אנחנו רק רוצים להעלות לסדר-היום את הנושא של הקמת ועדת משנה בנושאים חסויים ומסווגים. אפתח ואומר, היום 13 בספטמבר, ז' בתשרי תשפ"ב. נצביע על הקמת ועדת משנה לנושאים חסויים ומסווגים של הוועדה לביטחון פנים. חברי הוועדה כרגע, מאיר יצחק הלוי וחברת הכנסת רות וסרמן לנדה, שמתנצלת על זה שהיא לא נמצאת היום כי היא נמצאת בנסיעת עסקים חשובה מאוד בוושינגטון. רצתה מאוד להיות. היא תצטרף לוועדת המשנה החסויה. נחכה גם לשני חברי האופוזיציה, ואני אהיה יושבת הראש של הוועדה החסויה של הוועדה לביטחון פנים. מי בעד הקמת הוועדה? שיקלי, אתה חבר ועדה לביטחון פנים? לא, אבל אני בעד. שלושה בעד. מי נגד הקמת הוועדה? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין שלושה בעד. ההצעה עברה ואני נועלת את הישיבה הזאת. בעוד חמש דקות נפתח את ישיבת הוועדה הבאה. הישיבה ננעלה בשעה 09:54.